אנחנו ממשיכים בסדר היום של הוועדה ואני מתכבדת לפתוח את הדיון בנושא הנגשת החיסון המוגבר לשפעת לאוכלוסייה המבוגרת. על אף שאנחנו נמצאים בשיא הקיץ ובימים החמים ביותר, כולנו הרגשנו את זה בסוף השבוע האחרון,

אני מצטרפת גם לקריאתו של ראש הממשלה כמובן להקפיד על כובע, מים קרים,

שנתחיל לטפל בנושא השפעת לגיל השלישי עכשיו, ולא נחכה לתחילת חודשי ספטמבר-אוקטובר שכבר זה יהיה

כמו ארצית הברית, אנגליה,

זאת בייחוד לאור המלצות הוועדה המייעצת לחיסונים ולמחלות זיהומיות שמעדיפה לאחרונה את

אני חושב שאם הוועדה המייעצת במשרד הבריאות קבעה שזה החיסון שמתאים, כמו אגב ועדות מייעצות של המון מדינות כמו שציינת,

CDS האמריקאי, זה חד

אחד הנתונים הנוספים הוא פיחות ב-14% בסיבוכים לאוכלוסייה הזאת של +65 באשפוזים ותמותה. אנחנו יודעים שמערכת הבריאות עמוסה ומצוקה תמידית כל הזמן של כוח אדם,

בדיוק. אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא ומה ההסתבכויות שיש אחר כך. בגלל זה אני אסכם ואני אגיד כך, אנחנו

דבר אחרון אם אין ברירה באמת, זה אולי להוסיף את זה למסגרת השב"ן ושהקופות יפרסמו את זה לציבור. אני בטוחה שההורים שלי שהם כן בגילאים האלה וחלו בלי סוף בשפעת וכל

החיסון הגיע מאוד מאוחר לארץ, שכבר חלק מהאוכלוסייה חוסנה.

ואז הפרוצדורה הרבה יותר מסורבלת מאשר חיסון במרפאות או באמצעות ביקורי

כל הנקודות האלה צריכות להילקח

אנחנו גם רוצים לשמור על האוכלוסייה הזאת הפגיעה

מהממשלה לצורך משהו שלא נוכל לקחת בו סיכון, שבסוף נצטרך לבזבז ולהשמיד את החיסונים. גם צריך לקחת בחשבון את הזמן של ההתארגנות של

לחלוטין, אבל הרכישה היא רכישה מאסיבית גם של משרד הבריאות מול חברות בעולם ובכלל, וצריך להיות פה עניין מדיני של להתוות איזושהי מדיניות לגבי החיסון שהוא יגיע

הסבירו לי שאי אפשר להגיש אותו לסל וצריך או באמת להביא אותו דרך קופות החולים שכמובן לא רוצות כי זה עולה המון, פי ארבע יחסית לחיסון הרגיל. אני

ביקרתי את הכלה שלי בהדסה עין כרם כשילדה, ופשוט היה לי קשה לראות בפרוזדורים יולדות. זה כמות אדירה שנמצאת בבית חולים. אם אפשר לרווח ואם אפשר שפחות יגיעו לבית החולים, זה

עלויות, אני לא איש כספים. אני יכול להגיד שזה עשרות מיליוני שקלים. זה לא סכום קטן. מה שנאמר כאן זה עשרות מיליוני שקלים, 40, 50, 60 מיליון שקל בשביל לכסות את האוכלוסייה מ-65 ומעלה. זה לא סכום קטן. אבל האשפוזים שלהם גם עולים כסף במידה והם לא מחוסנים. קודם כל מה

מערך מודיעין בריאות שלנו סקירת ספרות חוזרת. אנחנו רק בודקים את התוצאות אבל נראה על פניו שזה תומך,

יעיל, בסביבות 24% מונע אשפוזים, סדר גודל.

לפני שנה בדקו. בכל אופן כרגע לשני דברים אנחנו

גם ראו את הנושא של תופעות לוואי של החיסון שהיו יותר תגובות. יותר תגובה מקומית, יותר תגובה סיסטמית של הצטננות וזה יותר

אני חושבת שיותר מכל העובדה שבאמת השמדנו אלפי חיסונים זה מדבר בעד עצמו. כן, אבל השמדת החיסונים, יש לי על זה את הדעה שלי ואת החשיבה. כדי להתחסן,

ואנחנו לא מצליחים להביא אותה, אבל את הקשישים

דווקא אוכלוסייה שמגיעה. אני הייתי מורה ואת יודעת שהיו מחסנים בבית הספר. מחסנים גם

אנחנו מוכנים לפתוח חמ"ל,

להנגיש כמה שיותר, למנוע חסמים יחד עם משרד הבריאות. עשינו את זה השנה גם.

מה שנאמר כאן, שזה כל אותן קהילות בדיור, אם זה

רצינו להגיע לסידור לגבי המינון. בתוספת השנייה לא מוגדר בדיוק מה החיסון שפעת שנמצא בסל, אבל כשאנחנו פנינו לקופות הדבר הראשון שהם נתנו את ההתייחסות שלהם זה בעצם שהם רוצים לראות בספרות רחבה יותר ולהוכיח את היעילות של החיסון

ואני ביקרתי בהרבה מאוד בתי אבות ודיור מוגן כי זה נושא שהוא קרוב מאוד לליבי ואני פועלת בנושא הזה,

ואני שואלת, איפה? "בבית חולים,

ואני הגעתי בחורף לבקר.

זוכרת את האמירה של המנהל שליווה אותי בסיור.

בואו בנות,

זה כנראה לא כרגע מדאיג אתכן אבל אני בטוחה שזה צריך להדאיג את ההורים. זה מדאיג. למה מי שיש לו כסף לקנות את החיסון הזה,

בכל מקרה כן צריך לעשות פה איזשהו תהליך לבדוק רחב יותר את הספרות כדי להבין חד-חד-משמעית את היעילות של החיסון, ואחר כך באמת בכיוון שאת דיברת עליו, אולי באמת לחשוב על

יכול להיות שאנחנו נגרום בהחלטה הזאת שלנו לכמה אנשים שימצאו את מותם כתוצאה מתחלואת השפעת. אני יכולה להגיב בבקשה? כן. אני רוצה להגיד שהוועדה המייעצת היא ועדה מעולה עם

אני מבקשת עד סוף השבוע או בשבוע הבא להעביר

כי אם לא, נזמן עוד פעם דיון ונבקש שהשר יגיע ויענה לזה. זה פשוט בלתי אפשרי לא לקבל תשובה בנושא הזה. אנחנו גוררים רגליים כבר הרבה זמן. הדיון הזה היה במרץ.

אז שמיכל ואדוה יענו לנו על זה אם הן עדיין נמצאות איתנו בזום. בנות, תפתחו את המיקרופון ובאמת בואו תנו לנו תשובה יותר אופטימית. זה פשוט להחזיר

וגנים או עושים את זה באוכלוסיות שרוב הסיכויים שלא יזרקו החיסונים, אבל תעשו עם זה משהו. אי אפשר לגמרי לבטל, לדחות ולהמשיך עם הסחבת הזו. אני

אני לא רואה שיש פה תשובות שמועילות או תשובות שהן יכולות לשנות את המצב. מה שהיה הוא שיהיה, זה מה שאני רואה, אז למה התכנסנו? מדובר פה בחברי כנסת שביקשו את הדיון הזה באופן דחוף וקיימנו אותו

ברור לי שהנושא היום הוא יותר החיסון המוגבר, אבל צריך לקחת בחשבון שיש 40% מהאוכלוסייה המבוגרת שלא מתחסנת בכלל, ואנחנו מדברים על אחוזים הרבה יותר גבוהים משאר האוכלוסיות. פה יש ציבור של אלפי אנשי רפואה שהם נגישים ביותר

מתי יגיעו החיסונים והאם הם יגיעו בזמן, ולא כמו שאמרתי, אתרוגים אחרי סוכות,

מה שאמרת הוא חשוב מאוד. אני חושבת שהוא בכלל דיון אחר לגמרי, אבל קודם כל בוא ננסה לפתור את הבעיה של החיסונים שזה מבחינתי הרבה יותר

צריך להתייחס אליהם גם וצריך גם לתעדף אותם במתן חיסון מוגבר. זה עשוי להציל חיים של אוכלוסייה שלמה לא לפי גיל. ברור. אני חושבת שמה שאמרת הוא מובן מאליו.

קודם כל אני רוצה להגיד שקל לנאום אחרון כי כולם כבר אמרו הכול, אז אני מצטרף לכל

חר היא במצב הרבה יותר גרוע מאשר קשיש בן 65 שיש לו מערכת חיסון יותר מוחלשת אבל הוא פחות או יותר בריא. מצד שני לא מצאנו בספרות המדעית שהחיסון הזה נבדק מבחינת בטיחות השימוש על אוכלוסייה של

אני בשם הפורום מבקש שמשרד הבריאות יציג לוועדה אם יש להם נתונים לגבי בטיחות השימוש של החיסון המוגבר לאנשים מדוכאי חיסון וגם להנגיש את המידע בשני אופנים לאותם האנשים,

טוב, אז אני רוצה לסכם ולומר, אני מבקשת שבעוד עשרה ימים תשיב לנו תשובה.

החלטה מה קורה, האם יש

התקציבים שיציג לנו בבקשה את היכולת או את הפתרון או את הפיילוט שאנחנו נוכל להגיד שלפחות הצלחנו להכניס את זה גם אם בצעדים קטנים. לבדוק איך אפשר יהיה להכניס את זה בצורה כזו או אחרת. אני לא מתערבת איך עושים

אני רק מבקשת לקבל איזשהו פתרון איך אנחנו יכולים שהאוכלוסייה הבוגרת, וזה תלוי בכם,